אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. דיון מהיר בנושא: "חשש להתנהלות בעייתית ואף לא חוקית של מערכת אכיפת החוק ובתי המשפט", של ח"כ שלמה קרעי. ח"כ קרעי, בבקשה.

הדיון המהיר שיזמתי הגיע עקב שני פרסומים מטרידים